בוקר טוב. היום יום רביעי, 19 באוגוסט 2020, כ"ט באב התש"ף. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה,

הצעת חוק הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) (תיקון הכללת עובדים בתחום הפקות אודיו ויזואליות במסגרת הצו),